בוקר טוב. היום יום שני בשבוע,

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מידע